חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת ברביזיות. התקבלו שתי בקשות לרביזיה של חבר הכנסת טופורובסקי. אם לא היית פה,

אתה רוצה לנמק את הרביזיות? נימקתי אותן קודם בעל-פה. מי בעד בקשת יושב-ראש ועדת החוקה להקדמת הדיון בהצעת